כפי שאנחנו יודעים זה המשך לישיבות שעשינו ולישיבה שקשורה ליוקר המחיה בקשר לסופרים במקומות בפריפריה, מקומות שאין תחרות, בעצם מצב שדווקא בפריפריה המחירים גבוהים יותר מאשר במרכז. הסופרים טוענים שזה לא משתלם להם ולכן גם הם לא פותחים שם סופרים. בגדול, זה לא רק בצד שלך לפתור את הבעיה, זה גם בצד של האוצר ומשרד הכלכלה, לתת איזה שהם תמריצים. לא די בזה שאתה מאפשר, אלא גם צריכים להיות תמריצים בצד השני, לפחות בתקופה הראשונה, על מנת שהם ייכנסו לעניין ויראו שזה בעצם משתלם להם, כי הציבור, גם בירוחם וגם במקומות אחרים רוכש מוצרים. אין להם, אז הם צריכים לנסוע לבאר שבע, או שהם צריכים להיכנס לסופר אחד והמחירים כפי שהם. מה שעלה במסגרת הדיונים זה שהמינהל צריך באיזה שהיא צורה להוציא מכרזים ייעודיים לסופרים ואין חובה שזה יהיה 20 דונם, אבל לסופרים קטנים אפילו, של 5 דונם, ולאפשר את זה במכרז ספציפי לעניין הזה, על מנת שהם יוכלו לדעת שאם מתחרים הם גם יכולים לקנות או לחכור שטח לצורך סופר באופן ספציפי ולא לדברים אחרים. לכן ביקשתי שאתה תבוא, כי אני מבין שזה בהחלטה שלך דבר כזה, בין השאר. בוקר טוב. הבעיה שאתה מציג היא בעיה קשה ובעיה שבאמת מוכרת, רק שאני לא בטוח שבאמת נמצאת לפתחנו. אני אגיד לך מה אנחנו עושים ואתה בטח גם מכיר את זה, מהיכרותך עם עולם התכנון. אנחנו משווקים לפי הייעוד התכנוני, והמגמה היא רק להרחיב את המטרות. כלומר, יש ייעודם תכנוניים ואנחנו מקצים לפי הייעודים. ברור שזה לפי הייעוד. אני לא אומר קח תעשייה תעשה אותה - - - אתה אומר, נגיד במסחר שזה יהיה רק דווקא לסופר. עכשיו מה שמפתיע אותי, אתה יודע, אני כלכלן קטן. גם סופר זה מסחר.

ולכן אפשר, אנחנו יכולים להגדיל את השיווקים ולהגדיל את ההיצע. אני כן יכול להגיד לך שבשנת 2022 הוצאנו 50-60% יותר קרקע. זאת אומרת, אם כל הזמן מדברים כאן על משבר הדיור, על מה שאנחנו שעשינו שהגדלנו את היקף יחידות הדיור, אז זה לא רק. אנחנו בשנת 2022 הוצאנו בין סדר גודל של 60-70% אל מול השנים האחרונות, יותר קרקע למסחר, תעשיה ומלונאות, זאת אומרת ש-40% מתוך זה, זה מסחר. היקף הקרקע למסחר עלה בהקצאות שלנו. אנחנו יכולים להגדיל, אני יכול להגיד לך שבאזור הדרום והצפון, אגב לא רק. אני יכול להגיד לך, זה בטח גם מעניין אותך, גם באנרגיה סולארית, סתם אני אומר, עשינו 7000-8000 דונם, לעומת 1000 ומטה בשנים קודמות.

שדיברתם פה על הכנסות, חלק גדול מזה נופל על הדברים האלה. רק בירוחם הוצאנו בשנים האחרונות למסחר 3 מכרזים, כמעט 9000 מטר מסחר. וקנו את זה אנשים שרוצים לעשות חנויות קטנות נכון? יש לנו היום 2 מכרזים באוויר ל-2000 מטר שאלה יכול להיות שאפשר לקחת ותכנונית לפצל את זה למתחמים. אפשר להסדיר את זה במסגרת התכנון שהחנויות יהיו גדולות ולא חנויות קטנות. לעשות ניסיון, אם אף אחד לא יקנה, אז מתקנים חזרה. עושים מכרז נוסף. כשיש מחירים, אני יודע לתת בשקל פחות. לא, אבל שאתה קונה. שהם צריכים להגיש הצעה לחנות של 100 מטר, זה לא כמו שאתה מגיש הצעה לחנות של 2000 מטר, יש הבדל. נכון שאתם בעניין הזה אולי תפסידו משהו. לא, אין לנו בעיה להפסיד. תצאו מהקופסא הזאת, אנחנו רוצים לפתח. אני מדבר לא על סופרים של 20 דונם, אבל משהו. חנות של 3000 מטר עם אופציה גם לאחסנה ושינוע. אתה חושב ששטח גדול יותר, זה יפתור את הבעיה? כן, הנה.

בוא נשמע אותם. אנחנו הוצאנו בדרום 67 מכרזים, 750,000 מ"ר ב-4 השנים האחרונות. בצפון קצת פחות, 14 מכרזים, 140,000 מ"ר. זאת אומרת להיפך. יש טענה כלפינו על אחת הבעיות כדי להגיע לאיזון כלכלי כשאנחנו מקימים שכונות חדשות, אנחנו מנסים לייצר להם הכנסות מארנונה ממסחר ותעסוקה, לכן יש טענה כלפינו שאנחנו מתכננים יותר מדי. אני אתן לך דוגמא, בראשון לציון איקאה, זה 20,000 מטר, אפילו יותר. אז ברור שבסוף התב"ע תוקנה למקום גדול ואז נדמה לי שזה גם אדמת מינהל, ואז המינהל מכר את זה ככזה. בגדול, אפשר לנווט את המכרז. מי ילך לקנות בירוחם שטח שמיועד ל-3000 מטר? רק סופר, או משהו כזה. לכן אפשר להסדיר את זה, ואם צריך לתקן תב"ע אז העירייה גם כן תעשה את מה שצריך כדי לתקן את התב"ע, כי זה גם לאינטרס שלה. אני מאוד מתפלא שראש עיריית ירוחם לא הגיעה, כרגע אנחנו נפתור לה את הבעיה גם בלעדיה. זה בעיה שלה. אז אני צריך לבדוק את המגרשים. כן, בסדר, אבל זה לא רק בירוחם.

אנחנו יכולים לך ערים, לשלוח לך למינהל ערים שאנחנו חושבים ששם צריך שיפור. ואז תוציאו מכרז.

אנחנו יודעים לפקח, אנחנו לא יכולים לשווק בייעוד של סופר. לא, אתה מייעד לפי גודל. הגודל נותן את הסופר. במקום שאפשר אנחנו יכולים לעשות את זה. ברור. אני לא מתכוון למשהו שהוא - - - אתה יודע, אצלך יש דיון על חצור לדוגמא נכון? חצור זה משהו אחר, אני אדבר איתך על זה אחר כך. אבל חצור זה הקצאה בפטור ממכרז וגם שם אנחנו מתקשים לאכוף את זה. שם הסיפור קצת שונה ואני אדבר איתך. הוא שונה, וודאי שהוא שונה, אבל בסוף אין לי את היכולת לשווק, לקחת מסחר ולהגיד על המסחר אני רוצה להוציא סופר ואז לבוא לבדוק שזה סופר. שם צריך לתת להם שימוש חורג,

עד שיתקנו את התב"ע. אתה יודע מה הבעיה?

הבעיה שנתנו שם הקצאה בפטור ממכרז לתעסוקה והלכו ועשו שם משרדים. גם שם תעשו שינוי תב"ע. זה לא הקצאות של - - - אתה רואה שנוצרה סיטואציה, אתה יודע. עוד אני אתן לך דוגמא של ראשון. בראשון המתחם הזה של הסוהו היה בהתחלה רק של התעשייה. לאט לאט התחילו שם שימושים חורגים, בסוף הגיעו למסקנה שזה יכול להיות אזור מסחרי לכל דבר ועניין, וזה מפתח את העיר בסופו של דבר. אבל שם זה פרטי. ההבדל הוא בין מכרז לפטור ממכרז. אז לא ידעתי שזה היה פטור, אבל נדבר על זה. את זה לא ידעתי. כשאנחנו נותנים פטור אנחנו אומרים אנחנו רוצים שיקימו מפעל חדש. אני לא ידעתי שהיה פטור ממכרז. אז זאת הבעיה,

כמו שאתה מציג אותו, הוא בהחלט אפשרי, צריך לבדוק את זה כמובן. בבקשה יוחננוב. האוצר פה? זה שאתה מצביע הכל טוב ויפה, אבל תחשבו על תמריצים, רק בהתחלה רבותי, לא לכל החיים. זה בהתחלה, אני מאמין שנתיים. הרי יש השקעה בהקמה של העניין הזה. זה לא פשוט. זו השקעה בהקמת סופר, אפילו לא ידוע לי,

תנו תמריץ כדי שכמה ערים יש לנו, ירוחם מצפה רמון, כפר תבור,

מגדל העמק, כפר ורדים. לא חייבים בכולם, יש כאלה שקרובים. אפשר לנסוע למעלות, קריית טבעון, קצרין, יוקנעם,

שזה עיר צפת. רכסים, מיתר, ערד. כל אלה צריכים. שים לב שכל המקומות האלה אנחנו צריכים לדבר עליהם. אז אולי כפר ורדים לא כי אם מעלות יש שם, אז הם יכולים לנסוע לכפר ורדים. אבל בגדול, חבר'ה מספיק כבר עם העניין הזה שאתם עושים לי בחוק ההסדרים שאם הוא יעזור, זה יהיה בעוד 5 שנים. אנחנו צריכים לעשות סיועים מיידים ופתרונות ספציפיים כדי להפחית את יוקר המחייה, ובשיטה שלכם, שאתם עושים לי איזה שהוא חוק ההסדרים שאולי אולי ישפיע בעוד 3 שנים, 4 שנים, זה לא פותר לי את הבעיה. אני מזכיר לך את רפורמת קורנפלקס שאמרתם שזה הולך להיות שיא השיאים, ולא קרה כלום עם זה. אם תהיה תחרות בירוחם או במקומות אחרים, סביר להניח שהמחירים ירדו. את זה למדתי מהממונה על התחרות. תחרות עוזרת לא? זה הכל. אני אשמח להתייחס בקצרה ביחס לרפורמת הקורנפלקס, ראינו שמאז שהיא עברה מאוד התמתנו המחירים. טוב שהם התמתנו, אחרת לא היינו יכולים לגמור את החודש. בחייך, המחירים עלו, קפצו. ואחרי זה המחירים התמתנו בצורה רצינית. אני אגיד שעשינו בדיקה ויש גם מחקר שפורסם של רשות התחרות, המחירים בפריפריה בסופרים נמוכים בכ-2.5% מהמחירים במרכז, זאת אומרת שאנחנו אפילו לא בטוחים שקיים הפער שהם יותר יקרים. זה עבודה שמפורסמת, אפשר לשלוח אותה לוועדה. זה בדיוק מה שרציתי לומר, נתוני היסוד והעובדות שהוצגו בהתחלה, עם כל הכבוד, לא משקפים את מה שעשתה בדיקת רשות התחרות. זה לא מה שהוצג בוועדה. ודרך אגב, המחירים שם צריכים להיות הרבה יותר נמוכים מ-2.5%. זה כבר סיפור אחר. ולדעתי הם יותר יקרים. לבוא ולומר שהמחירים יותר יקרים כשיש סקר של רשות התחרות,

של רשות התחרות, על סמך בדיקה של 580 סניפים. אני חושב שהם יותר יקרים, דרך אגב. אבל בסדר, אם אתם חושבים שזה תנאי לכל דבר. הרי אתם מומחים באוצר. אתה לא עוזר לעצמך פה. תסלח לי שופרסל. אני אומר לך כן? אתם הכי גדולים אוקיי? אתם הכי גדולים. אני אומר, בוא נסכם דבר כזה, שאם אתה מסכים איתי שבירוחם יש רק סופר אחד אז אין תחרות? אז תחליטו, אם התחרות עוזרת להפחתת מחירים, אז איך זה שאין תחרות שם והמחירים זולים? אז תחליטו, אי אפשר ליהנות מכל העולמות. צור יגאל אני מכיר, גדלתי שם. יש 2 סופרים בישוב ועוד 10 בכפר סבא. אז אולי לא צור יגאל. כתבו לי צור יגאל. מרשות התחרות קיבלתי את זה ושם אין תחרות. לפחות יש בכפר סבא, במרחק של רבע שעה נסיעה המון סופרים, לדעתי זו עיר עם הכי הרבה סופרים.

בגלל שאתם לא רוצים לתת תמריצים אז אתם אומרים שאין בעיה בפריפריה? זו הטענה שלכם, שאין בעיה הפריפריה.

כי אין בעיה לפי טענתך, זה מה שאתה אומר. אז כל פעם שאתם צריכים לשים יד בכיס ולתת משהו, אז אתם אומרים שאין בעיה, וכשאתם צריכים לקבל כסף, אתם אומרים שיש בעיה. בוא, מספיק כבר עם זה. רבותיי, אתם רוצים שאני אעשה בדיקה שלנו על העניין הזה?

תגידו לי מה התמריצים שיהיו, אם יש בעיה, ואחר כך אני אעשה את המחקר דרך האנשים שלנו,

אם אין בעיה, אז אני לא אבקש מכם כלום וגם לא מנכ"ל המינהל, אבל אנחנו בדיונים שהיו פה הבנו שיש בעיה, אז עכשיו אתה אומר פתאום שאין בעיה.

בהנחה שיש בעיה, מה התמריצים שאתם נותנים? את זה אני רוצה תשובה, ואז אני לא אעמוד על זה, גם לא אעמוד המינהל על העניין הזה אוקיי? אז אין לכם תשובה בקיצור? התשובה שלך היא שאין בעיה.

הדבר השני שרציתי להגיד זה גם שצריך לראות קודם שמכרזים לא עובדים לפני שרצים לתת תמריצים. לתת תמריצים לפני שאנחנו יודעים שיש בעיה, זה גם משהו שהוא לא נכון לעשות. אז אמרתי, בהנחה שיש בעיה.

בסדר. צריך קודם לראות שמכרז לא עובד. מכרז למה? מכרז קמעונאי שפורסם, צריך לראות שאין קונים.

אז מנכ"ל המינהל אומר שהוא יכול שהמכרז יהיה לשטחים יותר גדולים ואז הם יצטרכו להתחרות. אם הם לא ירצו לקנות אז או שיתקן עוד הפעם את המכרז, יוציא מכרז שלב ב' עם תיקון למסחר רגיל, אין שום בעיה, אנחנו לא הולכים נגד החוקים ונגד הדברים, אבל אני לא מבין רשות התחרות, גם אין בעיה רשות התחרות אמרה שהתחרות עוזרת נכון? אז תכל'ס, אם יש מצב כזה שיהיו במקום סופר אחד,

אז ברור שזה יותר טוב לתושבים, מאשר סופר אחד זה מה שהראש לי אומר, בלי קשר לנתונים כאלה ואחרים. אוריאל סיטרואן, כלכלן ראשי, רשות התחרות. רק רציתי להגיד לגבי המחקר, אז באמת בדקנו ומצאנו נתונים מ-2016-2018. אה, 2018. אנחנו מדברים על עכשיו לא על 2018. זה המחקר. המחקר נעשה לפני שנתיים. יש לכם מחקר לעכשיו, ל- 2021-2022? לא, לא בדקנו לאחרונה. אני רק אגיד שבוודאי תחרות מורידה מחירים ולכן ככל שיש מקומות עם מיעוט של סופרים, אז התחרות תעשה טוב. איך אנחנו בודקים? אז קודם כל המחקר הוא ישן. אתם יכולים לעשות מחקר כזה נכון לעכשיו? תעשו את זה. אי אפשר שכל דבר אנחנו נפנה אל הממ"מ שלנו. אז תתנו לנו תשובה, שאני אגיד למנכ"ל המינהל שיש טעם לעשות את זה, הוא לא ילך לעבוד סתם.

חשוב להגיד, גם אם יצא שבפריפריה זול יותר מהמרכז, זה לא אומר שתחרות לא תוריד את המחיר עוד יותר. תחרות תמיד טובה.

את זה למדתי מכם. האוצר לא אוהב את זה, כשהתחרות פוגעת בכיס של האוצר, אז זה לא טוב, אבל כשהיא לא פוגעת זה טוב. אתם רוצים רק על חשבון אחרים להוזיל את המחיר,

אתם לא מוכנים לשים שקל. נו באמת, תהיו רציניים, כל התקציב אין לו בשורה אחת לנושא של יוקר המחיה, למעט הנושא של גיל 2-3. שום דבר. מה אתם נותנים שם, את חוק ההסדרים? אתם צריכים לשים, אני הולך להגיד את זה לשר האוצר, כמה מיליארדים בצד על מנת לתת בדיוק במקומות שאנחנו חושבים שהם יצילו את המצב באופן מיידי, לא בעוד 4 שנים, 5 שנים, שכבר יתחלפו הח"כים ואף אחד לא יזכור מה היה. אבל כן חשוב להגיד שלא בטוח שהבעיה היא שטחים של נדל"ן שקשה לפתוח אותם. יש מקומות שכן, יש מקומות שלא.

איפה שיש, התפקיד שלי זה לא עכשיו לבדוק אם במגדל העמק יש מקום או אין מקום, זה על אנשי המינהל לעשות את זה. אני מאמין שהוא לא יוציא מכרז סתם. אם יש מקום, הוא יוציא. אם אין מקום, הוא לא יוציא. אם יש שטחים אחרים שאפשר רק לעשות שינוי ייעוד, אז המינהל ייתן להם את האופציה לשינוי ייעוד בלי להוציא את המכרז, יש שטחים לתעשייה שהם עומדים כאבן שאין לה הופכין בעיירות הפיתוח, אבל בתנאי שיהיו תמריצים. המינהל יודיע שאין צורך במכרז, אם מישהו רוצה לקחת 3000 מטר הוא יישנה לו את הייעוד, בכפוף לתשלום על השינוי ייעוד. אין שום בעיה. זה גם טוב לעיירת פיתוח בכל מקרה. קודם כל בוקר טוב. לגבי תחרות אני לא מגיע בשביל למנוע תחרות, אני רק רוצה להבהיר - - - רק תגיד לי כמה סופרים יש לך בעיירות הפיתוח. אלה שאמרתי עכשיו. כל הערים שאמרתי יש לך סופרים שם? אדוני, תן לי להשיב. קודם כל, גם עיירות פיתוח יש כאלה ויש כאלה. אז אם אדוני מדבר על מגדל העמק, אז מגדל העמק היא לא כמו מצפה רמון. יש לך שם? בוודאי שיש לי.

בירוחם יש לך? בכל המקומות האלה יש לי. פעם יכול להיות שהיינו מקבלים צל"ש על זה שאנחנו היינו אלה שמוכנים לשים חנות במצפה רמון עם קווי אספקה שלמעשה מייקרים מאוד את העסק. אנחנו חשבנו שמגיע לנו צל"ש על זה שיש לנו חנות במצפה רמון, בסוף מסתבר שאנחנו פוגעים בתחרות. אז אתה חוזר על העניין הזה שצריך תמריצים. אל"ף אני אומר, אני לא נגד תחרות.

אני יכול כן לעדכן את הוועדה שבמקומות שבהם יש לנו חנות יחידה, ואני יודע את הרגישות של אדוני לירוחם ולמצפה רמון לצורך העניין או לצורך הדוגמא, אנחנו כהחלטה עסקית כבר בשנת 2014 קיבלנו החלטה מבלי שיבוא לא גורם חיצוני, ולא רגולטור, להצמיד את המחירים של הסניפים שלנו במצפה רמון ובירוחם לסניף שהוא שופרסל אקסטרה, הכי גדול בבאר שבע, שהוא גם הכי זול. זאת אומרת, שכשאתה מגיע למצפה רמון וכשאתה מגיע לירוחם, אי אפשר לבוא ולומר שהמחירים גבוהים. אז למה טוענים בירוחם שהמחירים הרבה יותר גבוהים? כי מלעיטים את הציבור בסיפורים.